אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. מייד נעבור להצבעה על הצעת הוועדה לבחור את חברת הכנסת מיכל שיר סגמן כיושבת-ראש הוועדה. אני מאוד מאוד שמח, שותפה נאמנה, ובאמת שיהיה לך

בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לזכויות הילד לבחור בחברת הכנסת מיכל שיר סגמן כיושבת-ראש הוועדה.

ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

פה אחד נבחרת חברת הכנסת מיכל שיר סגמן כיושבת-ראש הוועדה.

קדימה, תנהלי את הישיבה. בהצלחה גדולה. תודה. צוהריים טובים לכולם, אני פשוט שמח, פשוט שמח לקבל אותך חזרה. הוועדה הזו היא ועדה מאוד מאוד חשובה. יושבים כאן מסביב לשולחן בעלי מקצוע בתחום החינוך, קטונתי, כל אחד בתחומו. הוועדה הזו, כפי שאמרתי, מאוד מאוד חשובה. אתם משמשים לילדים האלה כפה, גם לאור מה שקורה עכשיו גם בגנים, גם במעונות. אתם יודעים מה? גם בתחנות המשטרה. הם לא נקיים ולא חפים מטעויות, ואני אומר את זה כאחד שנשא בכובע הזה בעבר, ועשה טעויות בתחום הזה מחוסר ידיעה, מחוסר הבנה. ולכן אני אומר, שבהחלט לוועדה הזו יש מקום מרכזי לשמש פה, עיניים ואוזן לילדים האלה, כי לפעמים הם לא יודעים לדבר, הם לא יודעים להגיב. גם לשמוע אבל הם לא יודעים מה הם שמעו ומה הם ראו. ולכן לוועדה הזו יש משמעות יתר במגוון רחב שלנו בחיי היום-יום של החברה בישראל. אני מאחל לך הצלחה. את האדם הנכון במקום הנכון. ועדה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לשירותך ככל שתצטרכי. בהצלחה מכל הלב.

אני מניחה שזמנך קצוב.

תודה רבה, יושב-ראש הכנסת, יושבת-ראש הוועדה כיף לפנות אלייך כך מזכירת הכנסת, ניר. אני ישבתי כאן עד לפני שנתיים בדיוק בחדר הזה כיו"ר הוועדה לזכויות הילד. אני מוכרחה לומר לך, שבעיניי זאת אחת הוועדות באמת הכי משמעותיות, כי אנחנו מייצגים כאן ילדים, כמו שאמר יושב-ראש הכנסת, שהרבה פעמים אנחנו הקול שלהם. הם לא יכולים לבטא את מה שהם מרגישים, את מה שהם חווים. אבל גם אלה שכן יודעים לבטא את מה שהם מרגישים וחווים לא תמיד פונים אליהם ולא תמיד משתפים אותם. ואנחנו נוכחנו כאן בחדר הזה, שכשהילדים מדברים, אחריהם אפילו לא צריך להגיד כלום. הם יודעים לספר את מה שהם חווים ואת מה שהם רוצים ואת מה שהם צריכים בצורה פשוט פנטסטית, וצריך לפעמים פשוט להקשיב, לשמוע ולראות איך אנחנו עושים את הכול כדי לתת להם כאן במדינת ישראל את המעטפת שהם צריכים בכל תחומי החיים. את תגעי בבריאות, ואת תגעי בחינוך, ואת תגעי ברווחה, ובכלכלה עם כל הנושא של הצעצועים, ובאמת כל תחום חיים נוגע בילדים שלנו. ואת האחריות הזו אני באמת הרגשתי על הכתפיים שלי, ואני מבטיחה לך שאת מהר מאוד תביני מה גודל האחריות הזו. אומרים שהיא ועדה מיוחדת, שהיא לא סטטוטורית אז כן, אני מוכרחה להגיד לכם, שהוועדה לזכויות הילד היא הוועדה הכי מיוחדת שיש כאן בכנסת, ולא בגלל העניינים הסטטוטוריים. ויש לה עוד משהו מיוחד. שאולי הגיע הזמן להפוך אותה לסטטוטורית.

אוה. חשוב מאוד.

הלוואי שתצליחי. אני אפריע לך, אני מתנצל, אני מבקש את סליחתך.

אם תהפוך אותה לסטטוטורית, תיקח את הזמן שלי. כשהכנסת התחילה היו פה 900,000 איש עם שלוש ועדות ו-120 חברי כנסת. נשארנו עם 120 חברי כנסת, 10 מיליון איש לעומת 900,000, עם מגוון רחב של ראיות, ואלה נושאים שאנחנו לא הצלחנו להזיז לא את מספר חברי הכנסת ולא את הוועדות עצמן, למרות שהגענו היום ל-16, 17, חלקן אמורות לעבור לסטטוטוריות. ואנחנו נצטרך לתת את הדעת על העניין הזה ולהפוך אותן לכך. תודה וסליחה. לא, להפך, אני שמחה שאמרת את זה, כי זה יהיה בידיים שלך. אנחנו פנינו בזמנו ליושב-ראש הכנסת ורצינו להעביר את הוועדה לסטטוטורית. אני חושבת שזה יהיה הישג אדיר של הכנסת עצמה, זה רק של הכנסת להגיד: אנחנו באמת שמים את הילדים במרכז ואנחנו דואגים להם. כל הזמן מדברים על זה שהם העתיד שלנו, צריך לדאוג להם בהווה. ואני חושבת שאמירה כזו של הכנסת תעשה לבד את העבודה, והלוואי שתצליחי במקום שאני לא הצלחתי בארבע שנים שהייתי כאן. אבל התחלתי לומר גם שיש פה עוד משהו מיוחד מאוד בוועדה הזו, וזה הצוות שאת מקבלת. באמת יש הרבה אנשים טובים בכנסת, אבל יש פה משפחה. כנראה שאת יודעת, העניין של ילדים עושה את זה. אז זה תמי וזה מריה ועאליה וגלית ושותפים נוספים.

ומעיין. ויש את שמרית שמרית כבר לא בוועדה? היועצת המשפטית התחלפה.

אז באמת יש פה צוות ממש ממש טוב. אז תיהני לפחות עם מי שנשאר ללוות את הוועדה. ואני מאחלת לך המון הצלחה. אני נכנסת לנעליים מאוד גדולות. לא, באמת, את יכולה לעשות את זה בקלי קלות. במקום שיש נשמה זה עובד. ויהיו לנו הרבה ממשקים, הרבה מאוד ממשקים. ואני אשמח להיות לשירותם, ואיפה שנוכל לשתף פעולה אז באהבה גדולה, כי באמת האינטרס שלנו אחד, שלילדים במדינת ישראל יהיה טוב. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, גברתי שרת החינוך, מזכירת הכנסת, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת,

יפעת אמרה שמשפחה, אני כבר הבנתי את זה בערך אחרי הפגישה הראשונה שלנו מנהלת הוועדה תמי ברנע, ותמי סלע היועצת המשפטית של הוועדה, שלא יכלה להגיע היום. היא בוועדת החינוך. נכון. והצוות המדהים של הוועדה, אני ממש מחכה לעבוד אתכם. תודה רבה לכולם על הנוכחות. בהתרגשות עצומה ובחרדת קודש אני נכנסת לתפקיד הזה. יש הרבה ועדות חשובות בכנסת,

אבל אין חשובה כמו הוועדה הזאת, שדנה בלא פחות מדיני נפשות, הנפשות הזכות והטהורות של ילדינו, ילדי ישראל. אומרים שאלוהים מרחם על ילדי הגן, אבל לפעמים בני האדם לא מרחמים. בכל יום ובכל שעה איפשהו במדינה יש ילד שספג אלימות נוראה או פגיעה מינית, לעיתים ממי שאמור להיות השומר והמגן שלו. רק היום בבוקר אנחנו קמנו לידיעה הבאמת-מזעזעת, כי עוד נערות נוצלו ונפגעו מינית מהבן-אדם שאמור להיות המגן שלהן, המודל שלהן, המורה שלהן. בכל יום יש ילד שהוחרם על ידי חבריו, או ילד אחר שגלש אל תוך מעמקיה האפורים והשחורים משחור של הרשת החברתית, ילד גאון שהוחמץ, או ילדה שמתקשה ופשוט הוזנחה, ילד שנשכח ברכב ועוד מקרים ונושאים רבים, רבים מדי. אני נמצאת במשכן הזה מספר שנים, והגשתי כבר הצעות חוק והצעות לסדר, והייתי חברה בוועדת הכספים בעניינים שברומו של עולם.

אין דבר שדומה למשימות שמונחות כאן בפני הוועדה הזו. ילדים שקופים נטולי כול שנושאים עיניהם אלינו, שנשמש להם קול, שנעצור עוול, שנחשוף זוועות, שנשמור עליהם, כי אנחנו יכולים וזה התפקיד שלנו. בשבועות האחרונים למדתי והתעמקתי בנושא, וככל שצללתי פנימה גיליתי עד כמה הוא עמוק ומורכב. פגשתי ארגונים ושמעתי עדויות וסיירתי במרכזים, ועם כל האנשים שפגשתי, יחד דיברנו על המדינה ועל החברה ועל כל הדברים המצוינים שקיימים בארץ הבאמת-נפלאה שלנו, אבל גם על הנושאים הכואבים שדורשים שיפור ושינוי משמעותי. ובמהלך השיחות תמיד עלתה שאלה אחת שחזרה על עצמה בווריאציה כזו או אחרת ולא נתנה לי מנוחה: איך יכול להיות שהמערכת

בין אם זו מערכת החינוך או מערכת המשפט או המשטרה, כפי שאדוני היושב-ראש אמר. אלה צינורות ונקודות בדרך, שאנחנו יכולים לשים עליהם זרקור ולא לפספס את הילדים האלה. אני נושאת היום תקווה, שבוועדה הזאת הפוליטיקה תישאר מחוץ לחדר. אנחנו נתווכח, לא תמיד נסכים,

אבל המכנה המשותף יגבר על הכול כי אנחנו כאן למען הילדים. בישראל חיים למעלה מ-3 מיליון ילדים, שליש מאוכלוסיית המדינה. שליש מתוכם נמצאים מתחת לקו העוני; 13% מהם סובלים ממוגבלות כלשהי; 15% מהם נחשבים לנוער במצבי סיכון; 72% מתוכם מוגדרים כך עקב פגיעה על ידי קרוב משפחה, אגב. ומולנו עומדת משימה קשה. תקופת הקורונה לא היטיבה עם ילדי ישראל אלא רק החמירה את מצבם. בשנה האחרונה מספר הפניות בקשר לחשד לאלימות במשפחה הכפיל את עצמו. אחוז הפגיעות המיניות במשפחה לא עלה בתקופת הקורונה,

יש דיווחים אחרים שאומרים שיש עליה משמעותית, מאחר שלילדים האלה לא היה לאן ללכת, הם היו נעולים באותו בית מתעלל. לפי עמותת בטרם, בעשור האחרון תועדו יותר מ-900 מקרים של שכחת ילדים ברכב, מתוכם 100 מקרים ב-2020 בלבד. אלה נתונים בלתי נתפסים, ועוצמתם היא עוצמת האחריות המוטלת על כתפינו. אני שוב רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על שהגעת לכאן, ואני מאוד שמח שתיקח את המושכות באמת להפוך את הוועדה הזו לוועדה קבועה, כדי שתהיה כאן קורת גג יציבה,

למען ילדי ישראל, ולא בכל פעם נושא יתחיל לשייט לו פה במסדרונות הכנסת בין הוועדות השונות.

ולשרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, מודל לחיקוי והערכה. את מצטנעת, אבל חוק המעונות, הפיקוח בחוק המצלמות, שנולד פה בוועדה הזו,

היום רואים איזה שינוי עצום, אדיר ונדרש זה עושה, וזה בזכותך ובזכות הוועדה הנפלאה הזו. ואני מקווה שנצליח להיכנס לנעליים שוב, כן הגדולות שהשארת מאחורייך, ונצליח לעשות עבודה טובה לפחות. תודה שוב לצוות הוועדה, תודה לכל מי שהגיע. אני ממש מחכה ומצפה להתחיל לעבוד איתכם, ושיהיה לנו המון בהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 13:45.